בוקר טוב לכולם. אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראה שעה, נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף 2020. משרד המשפטים, כמה מילים על ההליך הזה במקביל להליכים האחרים שעשינו עד עכשיו ואיפה הכול מתחבר

ללא ספק אנחנו מתמודדים מדי יום עם אירועים גם של חולים מאומתים שמגיעים לבתי המשפט, וכתוצאה מכך העובדים שלנו והשופטים נאלצים לצאת לבידוד,

ולפי נתונים שיש לנו אנחנו מדברים על משהו

מה היה בשבועיים קודם? ממתי את דיברת?

המספרים נשארים די דומים. אם אני

סדר העדיפות ברור, הוא בסעיף 3, שעוד מעט נגיע. יפה. החובה היא לקחת את כל עצורי הימים,

שהם מקרים בריאותיים.

כמו שאמרתם את זה. תאמין לי,

אני מבקש שהמסמך שמגיע לוועדה יהיה אחרי שראיתם את זה, התאמתם את זה, סגרתם את המספרים. אמרו לנו שיש רשימה שהעביר שב"ס לוועדה ולא ראינו.

כי ההנחה הייתה שלוקח להסיע מפה לפה, ואחרי זה לוקח להסיע מפה לשם, ובאמצע יש גם חיטוי.

מצוין, כולל חיטוי.

אני אומרת עוד פעם: אנחנו מבחינתנו ערוכים לסיים את המשמרת הראשונה בסביבות 13:00 או 14:00,

לא 14:00. בסדר, אז 13:00. יוכי, אפשר לתאם את זה בינינו,

לקבל

אם יש לכם היום ירידה מסוימת במקומות מסוימים,

מה הבעיה? תתחילו להשתמש. אני לא עוקב אחריכם אחד על אחד.

אני אגיד לך במה אתה

כמעט אין דיונים בבית משפט.

ערב שבת ומוצאי שבת זה הרבה

ולכן אני רוצה את המשמרת השנייה, כי לדעתי המשמרת השנייה תיתן להם אפשרות להגדיל את זה יותר כשהמצב פחות טוב עכשיו. לצערנו הרב אנחנו נמצאים במצב טיפה

כשרצינו להגיע ל-250, ויכולנו לעמוד בהם בקלות, ועל זה להוסיף את המשמרת השנייה שזה יכול להגיע גם

בטלפונים ראינו עלייה תלולה,

הייתה לי שיחה מקדימה עם מישהו בשב"ס, אמרו לי שהייתה באיזה מקום

אני רוצה להתייחס גם לזה. צריך קצת קורלציה בין הדברים האלה. נכון.

ל-250 נוכל גם להשלים סוגים נוספים, כמו למשל דיון מהותי במעצר עד תום

עדיין זה לא מסביר את העובדה שבמקומות אחרים שאין תחלואה אנחנו לא משלימים יותר, אנחנו לא מנסים להגיע למספרים יותר גבוהים.

עוד לא אמרנו את נתוני התחלואה, אבל כולכם מדברים באופן כללי.

דיברנו על זה.

אני לא צריך להרחיב על הדבר הזה. אני מזכיר שמה שנקבע כרגע בחוק זה שדיון בטלפון ייעשה בהסכמת העצור בלבד. אני

הוא פוזיטיב, זה בסדר. אני לא יודעת להגיד לך. חולים מאומתים זה בסדר, אבל יש מישהו שהגיע למצב חס וחלילה של חולה קשה?

ברור.

חבר'ה, אתם רוצים לצלול, תצללו. בעניין הטבלה, אני שואל על הוצאת

הדביק - - - אתם מדברים על יום אחד שחמישה עצורים הוצאו לבית משפט?

מי שמחליט זה נשיא בית המשפט. אני הבאתי, ובאחד הדיונים שהבאתי אליו

היא שאלה כואבת, אני מסכים איתך. איך אתם מקבלים מידע לגבי אזורי תחלואה ביהודה ושומרון? ממתאם הפעולות בממשלה בשטחים, ואנחנו מקבלים רשימה כל ערב. אני מבקש

חברים - - - קיבלנו רשימה על נפת חברון, גם העיר וגם על חמישה כפרים בנפה. יוכי, עד כאן. דבי גילד, האגודה לזכויות האזרח, בבקשה.

רציתי להתייחס לנקודה הזאת בשלב הזה.

אנחנו קוראים

פה, בעניין הזה, אני מרגיש שאולי העסק קצת מתרופף.

חוזר עוד פעם

את זה לידי ביטוי בהצעת החוק: אנחנו רוצים להגיע עד כדי חיסול של תופעת הטלפונים. דיברנו בזמנו על גוף שאמור לאשר דבר כזה, נשיא או

לא ירידה חיסול. חברים, אנחנו נעבור להקראה ולדיון.

מבקש לעבור על הדברים,

מהתקש"חים הקודמים וכו', אם יש מישהו שרוצה לעורר עוד משהו בבקשה,

לשחות עם עין פקוחה וטובה. מקומות לא סגורים, נעשה גם צלילונת קטנה. בבקשה.

חשבנו או למעט אותם במפורש או להשתמש פה בהגדרה אולי של "אסיר שפוט",

לא. אז יש לך בעיה עם העצורים. "למעט עצור" ויש לנו את ההגדרה של עצורים. לא צריך למעשה "למעט עצור". לעשות "אסיר שפוט" ו"עצורים", וזאת האוכלוסייה שהחוק מתייחס

לכן קבענו את הכלל של מרב העצורים, וגם אדוני הציע את ההגבלה - - - אני יודע,

יש לי שאלה טכנית. אני משאיר לך מתי לשאול. אני חושב שזה לא עלה עדיין, ואנחנו כבר בהקראה. מתי שאתה מחליט, אני אשאל.

רק לגבי הנושא של ה-VC. קיבלתי תמונה שמראה שהמסך הזה הוא די קטן.

שיקבע את זה בעל מקצוע, לא הוא הולך לקבוע את זה. בדיוק, אני לא הולך לקבוע את זה. לדעת שהמכשור שעומד לרשותנו כרגע,

עכשיו, תיכף. נגיע לזה. אני לא רוצה להיות נודניק, אבל בתקנות ההן היה כתוב שהתקן שיהיה מסך שמידותיו לא יפחתו מ-42 אינץ', והייתה לזה סיבה. ומה הייתה הסיבה אז שחשבו על

כיוון שאז המשמעות היא תחלואה, לא רק של ציבור האסירים והעצורים,

אבל השאלה מה המסר שיוצא. אני מבינה את הבקשה שלך שהדבר הזה לא יהיה בחקיקה ראשית, זה נשמע לי גם מאוד מאוד סביר והגיוני משפטית לעשות את זה. מצד שני, מה זה אומר הלכה למעשה כלפי אותם אנשים? אתם אומרים שאתם מעבירים את זה ל-VC ואחרינו

כשהתחלנו את הדיונים היינו עם 10 או 20 מאובחנים - - - מאובחנים כחיוביים, ללא נזלת... מאובחנים כחיוביים ברמה השלילית של העניין,

וישקלו את הצורך בהכרזה מול הפגיעה

(ד)הכרזה על הגבלה חלקית תהיה לתקופה שלא תעלה על 28

זה טייס אוטומטי, הם כבר מחשבנים את זה עם ההארכות.

תיכף נגיע לאישור.

אם לא יהיה אישור שלנו, לא יהיה - - - אני לא שם,

תובא לאישור ועדת החוקה בתוך שבעה ימים, לשם אישורה או ביטולה, ואחר כך אמרנו שאם הוועדה לא החליטה, זה יעמוד בתוקפו עד תום התקופה, אבל הוועדה רשאית לבטל את ההכרזה בכל עת. בקיצור, אם היא חדלה, זה מה שדובר.

ואני רוצה שיהיה כתוב שנקבל את נימוקי ההחלטה, כל חברי הוועדה יקבלו את נימוקי ההחלטה מהממשלה, ואנחנו מיידית, למעט אם זה יוצא בשבת,

ולא "אם לא זה"

יאללה, בואו נמשיך.

(ה) הכרזה על הגבלה חלקית תוגש לוועדה עם התשתית העובדתית שהיוותה את הבסיס לקבלתה משהו כזה הוועדה רשאית

זה קצת בבחינת למעלה מן הצורך. למה שמתם את זה בחוק? לא יותר הגיוני שיהיה כתוב "יודיע מיידית"? למה זה צריך להיות "בהקדם האפשרי"?

איך כותבים הכי מהר, אני לא יודע.

(א)בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים (בסעיף זה, השרים)

הם רוצים, שיכריזו. כל הכרזה זה 14 יום, נקודה.

יתכנסו ויכריזו עוד פעם.

אני עושה את ההתאמה למה שדיברנו קודם, וההכרזה תוגש לוועדה בצירוף התשתית העובדתית והנימוקים שהביאו. נימוקים, צירוף עובדות

אם זה שווייץ בפנים - - - זה עניין של יום.

רציתי להגיד את זה, פשוט לא דיברו על זה. אתמול לא חשבתי שיהיה לי היום בשקמה, היום יש אירוע בשקמה. מה זה "אירוע"?

אני שואל רגע,

ואולי תעשו שיעורי בית אחר כך. זה לא משנה, כי הכול במחשב, מוחקים ומורידים. אני רואה קצת פסול בקטע של הגבלה חלקית, זה נותן משהו שאני לא יודע אם אנחנו צריכים אותו

הם באים ואומרים שיש פעמים שנצטרך אמברקס. אוסאמה מאוד לא אהב את זה,

החיים הם לא תמיד מה שאנחנו אוהבים. המנגנון של האמברקס הוא חשוב. המנגנון עד האמברקס הוא המנגנון של הכרזה על מצב

- - - הייתי בחוץ ולא ידעתי מה על הפרק, אבל ככל שההצעה על הפרק זה סוג של ביטול ההכרזה החלקית, אני לא ממליץ על זה. אני מזכיר,

הסעתי אותם לבית משפט, אבל בבית משפט השלום בתל אביב,

מעוד שני בתי מעצר, שם אני לא יכולה לייצר את אותו ריחוק חברתי,

למה אני צריכה את ההכרזה החלקית? יש הכרזה, אני עדיין עושה הכול, כולל הכול, על

פונקציית המטרה שלי שאני רוצה להגיע למצב שאני לא אסכן

גם בבתי המשפט וגם בשב"ס יגידו:

למה אני צריך לדאוג להוציא עוד אנשים? מה קרה? זה חצי הגבלה. מצד שני אין לנו מנגנון אחר. אולי תמציאו לנו

בא משרד הבריאות ואומר: אני נגד לימודים בחופשות ואני עושה הגבלה, ומשרד החינוך אומר: לא, עם כל הכבוד, אנחנו לא מקבלים את זה, והממשלה לא קיבלה את זה. לא

לכן אנחנו גם מפרידים.

ואנחנו יכולים כוועדה לבטל אותו מייד אחרי.

קראנו קודם את המנגנון איך שזה יהיה. זה יהיה

את רואה שיהיה דבר כזה,

יכול להיות שהמחלה עדיין כאן ויש לנו סיטואציה שיש לנו בית סוהר ספציפי נגוע. זה מה

זו סוגיה שלא קיימת בתקנות ובהצעות

וצריך לתת לזה תשומת לב מיוחדת. בעיקרון כל הסמכויות לגבי בתי

אפשר להכניס - - - תודה רבה. תודה, דבי. - - - חוות דעת של הסנגוריה, של - - - תודה. אני בהזדמנות זו הייתי גם מבקש את עזרתך בעניין, כדי למנוע את הדברים הללו,

אני חוזרת לנוסח של החוברת הכחולה. זה סעיף שמתייחס לאותה

שהעליתם כשאלה, מה קורה בתקופה של הכרזה חלקית ואיך מחליטים כמה יובאו. אני קוראת ואז נעיר. על זה כבר הגעתם לתיקונים עם הממשלה?

דיון שבו מובאות ראיות לבירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי,

דיון ראשון לפי סעיף 15 לחוק

על אף האמור בסעיף קטן (א)(1), אם מתקיימים דיונים בעניין עתירת אסיר או דיונים לפני ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר באולמות בתי משפט הסמוכים לבתי הסוהר, ולא מתקיימים בהם דיונים אחרים בהליכים פליליים,

לדיונים אלה בכל יום מרב העצורים והאסירים שניתן להביא תוך יישום הוראות הדין והוראות משרד הבריאות.

בסעיף

אנחנו מעבירים לשב"ס תקנו אותי אם אני טועה מדי יום רשימות של העצורים,

סגנית הנשיאה מקבלת את כל הרשימות מכל בתי המשפט מכל

ואז אומרים לנו באותו יום: אנחנו לא יכולים להוציא אף אחד מאותו מתקן,

לצערי הנגיף לא פוסח על ציבור המתדיינים.

וגם מהטעם

יש לנו כבר די הרבה ניסיון עם המתווה הזה, כבר עברו כמה חודשים מאז שהתחלנו לעבוד איתו, "מתווה הנשיאים", ואנחנו מאתרים בו כמה בעיות, והמתווה הזה לא עובד כמו שצריך. אם המטרה שלו הייתה להביא לכך שאנחנו לאט לאט ננסה להרחיב

הוא אומר את הדעה שלו, לא את הדעה שלך. שיגיד את זה, כי העובדות לא תומכות במסקנה הזאת. חשבתי שהוא אומר את העמדה שלך...

שלו. מבחינת העובדות אנחנו רואים אנחנו חוזרים לחלק הראשון של הדיון עוד לפני ההחמרה הנוכחית בתחלואה אנחנו רואים שהמספרים לא עלו בצורה

חייבת להיות איזה ודאות

וגם הודעה שמאפשרת הרחבה וצמצום בהתאם למצב התחלואה.

כשהיינו במצב של איזה דיונים בכלל מתקיימים במצב חירום.

אבל גם אנחנו חשבנו שצריך שיהיה גורם אחד שאחראי על כל הנושא הזה ובודק שנעשים כל פעם מרב המאמצים ומובאים מרב העצורים. עוד נקודה שכדאי לחשוב עליה בהמשך. יש

אני לא לגמרי רגועה. אני אגיד ואני אומרת את זה כמה פעמים: כל הדבר הזה של ה-VC, כאילו לאט לאט מתרגלים אליו יותר ויותר בתודעה, וזה קצת מפחיד אותי.

זה נכון, השב"ס הוא האיש שצריך לבצע את העבודה בסוף בשטח,

זה לא התפקיד שלו, זה לא המומחיות שלו וזה לא החובה שלו. לכן צריך לראות איך עושים את זה.

אבל ברור שמי שמוביל מבחינת התיעדוף זה החלק המשפטי יותר.

אם אנחנו רואים שמשהו לא טוב קורה, אנחנו יכולים לעצור. אתם יכולים לבטל את ההחלטה על ההכרזה. זה נקרא "לעצור"

או אם יש גורם אחר שאפשר שיעשה את זה, יקבע איזה דיונים יובאו - - - זו לא שאלה של סוג הדיון. זה מה שאני מנסה להבהיר לך. לגבי סוג הדיון - - - השאלה איפה הוא

בגלל שהם יודעים שחלק יתבטלו על ידי הסנגורים,

וחלק לא ניתן להביא בגלל שהמשאבים מוגבלים. אי-אפשר להביא את כולם. נכון.

אני מציע שגם בחוק זה יתועדף.

אדוני היושב-ראש, זה כתוב פה בצורה משפטית, לא כולם בקיאים מה זה "דיון בעניינו של עצור לפי סעיפים 15,

52"

לאחר

קצר. אחר כך סעיף 15 זה עצורי ימים. תכתבו ליד "עצורי ימים". בחוק בדרך כלל לא כותבים בצורה כזאת, אפשר להביא את הנוסח לוועדה בצורה כזאת,

לאחר

תינתן לו הזדמנות לדבר אל השופט ולהגיד לו - - - לדבר על ליבו.

- - - מאשר למשל דיון הארכת מעצר, אבל שהוא דיון, אני לא רוצה להגיד "טכני" במהותו, אבל זה דיון שטרם הוכן תסקיר מעצר,

אנחנו רואים שיש הרבה סטייה מהתיעדוף לצרכים האלה. לכן את מציעה

אם בפועל אתם בודקים כל דיון כזה? הוא מבקש שאנחנו נכוון אותם.

- - - לא מעניין אותי חוק המעצרים.

אני לא חייב להיות מוגבל לדברים שקשה לנסח אותם. צריך למצוא את הפתרון. זה לא

אני עוד פעם חוזר.

לפי הנוסח שקיים כרגע?

- - - לא מורידים את החובה, אומרים: ככלל, אלא אם. בנוסח

אין לי בעיה בזה, רק דבר אחד - - - זה פשוט לא ישים. רק דבר אחד צריך לעשות, אחרי שהוא מקבל מהשב"ס, הוא יכול לקבוע את זה. זו עבודה כל כך סיזיפית, כל כך אינטנסיבית, הוצאנו סגנית נשיאה מהפעילות השוטפת כדי שתשב על הדבר הזה. אתם לא מתארים לעצמכם, אני לא רוצה להגיד כאב ראש, אבל כאב ראש הדבר הזה. זה החיים. היא יושבת על רשימות, מקבלת מהנשיאים - - - - - - אתם משעבדים את עצמכם לעניין היומיומי. ככל שיהיו קטגוריות, את תראי שהמציאות תתיישר. - - - אי אפשר לעשות את זה קטגורית, זו בעיה. מה שמציעות היועצות המשפטיות של הוועדה זה לא מה שאתה אומר. ברור. הוא רוצה שיהיה כתוב קטגוריות שלא ניתן לחרוג מהן, לא משנה מה מצב התחלואה, וזה לא קביל.

ניתן לחרוג. גם אני חושב, אם אתם שומעים אותי - - - מי יחרוג?

יש נשיאה אחת שהיא מטפלת כרגע בכל העניין הזה - - סגנית נשיאה. - - שהיא תרכז את זה. את אותן השאלות האלה, שהיא תקבל עליהן החלטות יומיומיות.

לא אחד-אחד. תקשיבו, לא אחד-אחד. אנחנו אומרים שהקו שלנו הוא כזה, הבעיה שלנו עם הקו שאנחנו בעצמנו לא בטוחים שזה הקו הנכון. אנחנו לעצמנו. איתן אומר מצד אחד שזה נורא חשוב, ומצד שני זה נורא חשוב, וגם אני יכול להגיד בדיוק אותו דבר, שזה נורא חשוב וגם זה נורא חשוב.

אם אנחנו רוצים קטגוריות, ואני חושב שאפשר להתחיל עם קטגוריות, אבל גם לומר שיש לפעמים שיקולים אחרים, והשיקולים האלה ייקבעו על ידי נשיאה, אם זה נקרא "הנהלת בתי המשפט", או נשיאה מטעמם, או לקחת שופט בדימוס שיעשה מבחינתנו את העבודה הזאת. אדוני מכוון למה שקיים היום בפסקה (4), שיש את הסמכות לנשיא בית משפט להורות מטעמים שיירשמו כי הליך מסוים - - - זה כתוב. אם זה כתוב, למה אנחנו מדברים כל כך הרבה? אני לא מבינה. זה מקרה ספציפי שתמיד יכול לגבור. זה פרטני במובן הזה - - - הוא יכול להישאר פרטני והוא גם יכול להיות פרטני ועוד שישה פרטניים ועוד עשרה פרטניים.

אפשר לדבר על הליך מסוים - - - מה הבעיה? בפסקה (3) נשיא בית המשפט - - - חברים, אנחנו נסתפק בדברים האלה. אנחנו נקבע את הדברים החשובים,

סדרי עדיפויות, אני מסכים, ואנחנו נוסיף לזה, נטמיע את מה שאתם אומרים שכבר כתוב היום. תראו אם צריך לשנות - - - אדוני מכוון שזה לא יהיה רק הדיון הפרטני, אלא גם סוגי הליכים, לא רק נתון ספציפי. בשים לב לסוגי ההליכים. חברים, בסופו של יום הפרט מרכיב את הכלל פה,

יכול להיות דיון שהכותרת שלו זו אותה כותרת, אבל ההליך שלו הוא הליך שונה לגמרי, הוא הליך קריטי. אין ברירה. בסוף מי שמנהל את העולם זה אנשים. אי-אפשר כל דבר להגדיר. אם לא היינו שמים בראש כמו הנושא של הצירים, הם היו נופלים אי-שם בדרך, הם כמעט נפלו והעלו אותם חזרה לעגלה. מצד שני, מה שמגיע בסוף לבית המשפט זה מבחר של נושאים. צריך פה שיקול דעת, אפשר להגיד או פרטני או בסיבובים שונים על פי הצורך, או על פי ראיית מדיניות שיפוטית. אני צריך להגיד לכם איך לקרוא לזה? אני רק אומר דבר אחד: "תורידו את זה למציאות".

אנחנו נציע נוסח לדיון. אני מציעה שכן נשב ונכין - - - את לא מציעה, אני מחייב אתכם לשבת וללבן את זה ברוח הזאת, לא נחזור עוד פעם אחורה.

סעיף 4. סעיף 4 דיברנו, זה ההכרזות. יש לנו גם שאלה לסעיף 3(ב). לא הבנו מי לוקח אחריות על אותם אולמות שסמוכים לבתי המשפט? מי קובע את הלו"ז שם כל יום? אנחנו מקצים אולמות. זה פשוט מאוד. בשבוע הבא כבר יהיו לנו שבעה. התחלנו בארבעה, בשבוע הבא יהיו לנו שבעה. זה יהיה גם בוועדת שחרורים? כן, גם ועדת שחרורים וגם עתירות אסירים. מדובר על ועדת שחרורים? מי שקובע מי עולה לדיונים זה הנהלת בתי משפט. אנחנו אומרים להם שהעמדנו אולם. אנחנו מביאים את האסיר לתוך אולם שנמצא במתקן הכליאה, וכמובן כל אלה שניתן להכניס פנימה, אנחנו מנהלים דיון עם האסיר, ובנוכחות חבר השופטים, וכאלה שלא ניתן, שהאולמות לא מאפשרים בשל מגבלות משרד הבריאות, אנחנו נעלה אותם ב-VC החל מה-1 באוגוסט. מי שקובע מי עולה לדיון זה הנהלת בתי המשפט. הם מוציאים את הרשימה,

הם שולחים אלינו את הרשימה וקובעים את המועדים ואת השעות, גם מול עורכי הדין. היה רעיון להכשיר את אותם אולמות גם לקיום דיונים אחרים. נגיד שזה קורה, איך זה יעבוד לפי הסעיף הזה? מי יקבע? כשזה יקרה, אנחנו נתאם מול הנהלת בתי משפט. את מדברת על הצד ששופטים יחליטו לבוא לשם? הסעיף הזה מדבר בדיוק על אותם חדרים, אז אני רוצה שתהיה אפשרות אחר כך להשתמש באותם חדרים. תשאירו את זה פתוח. לכן זה נוסח כך, כדי להשאיר את האפשרות. זה מנוסח "ולא מתקיימים בהם דיונים אחרים בהליכים פליליים". תבדקו את זה ביניכם. אני חייב לסגור את הדיון. מסימן ג' והלאה זה פחות או יותר הדברים שכבר - - - זה דומה מאוד לדברים שכבר נידונו. שנידונו בחוק שהעברנו מהתקש"ח לזה. הרבה מהם כן. מה שאני מבקש, אם אתם יכולים עכשיו לנצל את זה שהייתי נחמד אליכם ועצרתי את הישיבה עכשיו, לשבת גם על הסעיפים הבאים. אני לא יודע כמה הספקתם לעשות סנכרונים, לבוא אלינו כבר עם תיקון. אני חס על זמנה של הוועדה. אני רוצה לומר לכם, אנחנו כבר חוזרים פעם שלישית על ה-VC. אם יש דברים שצריך לשפר, אדרבה ואדרבה.

יש לנו המון נושאים במדף שאנחנו פשוט לא מצליחים להתחיל לקבוע, דיונים עקרוניים, דברים שאנחנו רוצים להשפיע במדינה, לא רק על הקורונה. אני מציע שתשבו עם משרדי הממשלה,

תראו אם יש דברים שצריך עוד לחדד לקראת מחר, נושאים של התלבטויות, תביאו מה שיותר מבושל, כי את הנושאים הכבדים יותר עברנו. עכשיו זה נושאים שיהיו יותר משויפים ושלא תהיה תקלה תחת ידינו. זה בסדר, הרבנית? יש בעיה עם מה שהוכנס היום בלילה על ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה. מה שכבר עלה קודם, לגבי העניין של ההכרזה הכללית.

זה היה בלילה, מה לעשות.

מה שדיברנו על ההכרזה הכללית שמטריד אותם, שהתנינו בזה - - - אנחנו נגיע לזה. תאותתי לי כשנגיע לשם. כבר דיברנו על זה ואמרנו שעוד נבדוק את זה. באישון בוקר הם כבר ירדו מזה. תראי שיש חשיבה. יכול להיות שיחזרו לזה עוד פעם. דיברנו על זה קודם. הכול בסדר,

אנחנו לא בורחים לחוץ-לארץ, אין לנו לאן לנסוע כרגע.

מה שאני מציע תנסו לראות ולעבור, כי אנחנו כבר מכירים את הדברים הללו, ובאותן נקודות שתהיה מחלוקת, אנחנו נטפל בהן בצורה הכי טובה שאפשר. רק שאני אומר לנו, לחברי הוועדה שנמצאים פה מסביב לשולחן או מאחורי גבי "אני רוצה להתקדם". מה שחשוב נטפל, אבל אני חס על זמנה של הוועדה. יש לנו המון המון נושאים שאנחנו פשוט לא מגיעים אליהם. אנחנו שוקעים בתוך הקורונה. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 14:13.